אנחנו פותחים רוויזיה על חוק העגורנאים

הצבעה בעד, פה אחד הרוויזיה נתקבלה.

בבקשה.

אנחנו בדיון בהצעת החוק דובר על כך שאנחנו מדברים - - - את רוצה להגיד לי שתיקנתי אותך בנושא משפטי? לא חשבת שלא צריך להצביע לפתוח את